אנחנו פותחים דיון מיוחד ומשותף של הוועדה לביטחון פנים וועדת חוץ וביטחון יחד עם חברי חבר הכנסת רם בן ברק. היום ה-3.8, ו' באב תשפ"ב, והנושא הוא אירועי "סרסור" הסוהרות בשנים 2014-108 הפקת לקחים ויישומם. אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת רם בן ברק שבנושא הזה - אנחנו פועלים יחד בכמה נושאים אחרים לחלוטין מצאנו לקיים דיון משותף בשל העובדה שהארגונים המדוברים הם גם צה"ל וגם שב"ס.

בכנסת ה-20, ובאמת שר הבט"פ דאז גלעד ארדן ביקש לפתוח בחקירה פלילית הזאת.

החליטו שאין ראיות,

גונדר משנה פרדי בן שטרית העלה את הנושא מחדש בוועדת החקירה,